אנחנו עוסקים עכשיו בסכנת סגירת מפעל סולבר. כשאנחנו שומעים בוועדה הזאת, וזה כשאני היושב ראש, על סכנת סגירה של מפעל עם עובדים וכל מה שנלווה לעניין, מיד אנחנו מזדעקים כדי לנסות ולמנוע את הסכנה הזאת. טל שמעון, מנכ"ל החברה, בקשה. אני מנכ"ל חברת סולבר המונה שני מפעלים באשקלון ובאשדוד אשר מייצרים שמן סויה לתעשיית המזון וכוספא שהינה מזון לבעלי חיים. הלקוחות שלנו הם מפעלי המזון המובילים בישראל והענף המוסדי בתחום משק החי. בשם 200 עובדי סולבר אני מבקש להודות לחברות ולחברי הכנסת, לגורמי המקצוע מהמשרדים הממשלתיים והארגונים על הדיון הזה. אני רוצה להודות בפרט ליו"ר הוועדה,

הוועדה ולחברי הוועדה תגיד לנו מה הבעיה. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת משה גפני,

אני רוצה להודות גם לך, ינון אזולאי, אתה מכיר מקרוב את המפעל. אני רוצה להודות לחבר הכנסת יונתן מישרקי, לחברת הכנסת קטי שטרית, לחבר הכנסת מיכאל ביטון, לחברת הכנסת דבי ביטון, לחבר הכנסת סגן השר יעקב טסלר, לחברת הכנסת נעמה לזימי, לחבר הכנסת אלמוג כהן ולמר אבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר, על ההירתמות ועל ההבנה. החל מ-1.6 המפעל נכנס לסכנת סגירה בשל החלטת משרד האוצר להסיר לחלוטין את המכסים על על ייבוא השמן. סולבר הינו מפעל כשר, שומר שבת וחגי ישראל ומתחרה מול מפעלים בחו"ל אשר עובדים רצוף, שבעה ימים בשבוע. חוסר היעילות הזה בו צריך להשבית את המערכות ואת המכונות אחת לשבוע ולהתניען מחדש צורך המון אנרגיה, אחזקה ופחת שעולים לנו כשבעה מיליארד דולר בשנה, וכל זה מול שאר מפעלי העולם אשר מקבלים כשרות ויכולים לעבוד בחופשיות בישראל, למכור חופשי. כל המדינות סביבנו שומרות בקנאות על תעשיית השמן המקומית, כולל מדינות אירופה שב-EU, שומרות על מכס גבוה על כלל השמנים הצמחיים. רווחיות המפעל מאוד נמוכה, כ-שניים-שלושה אחוז בשנה, ולא ניתן להתמודד מול המפעלים שנהנים ממכס מחו"ל. אנחנו קיימים מ-1961 ומחזיקים מלאי שמן של כתשעה מיליון ליטר בכל רגע נתון. אם החברה תיסגר, המדינה תהיה חייבת להיערך בהתאם. אין עוד אף חברה שמחזיקה מלאים בסדר גודל כזה. בתחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה ובתקופת הקורונה שימשנו כמלאי החירום של המדינה,

הבאר של השמן.

חלבון הסויה והשמן הם תוצרים של אותו תהליך, לכן ביטול של מכס המגן על השמן יפגע אנושות גם בייצור ובזמינות של הכוספא והחלבון בישראל. היקף ההשקעה שלנו במפעלים בחמש השנים האחרונות היה כ-70 מיליון שקלים. הצלחנו להתייעל ולהגדיל את יכולות התפוקה שלנו ב-40%. אנחנו כל הזמן מתייעלים, כל הזמן עושים הכל כדי לייעל. אסור להתעלם מעניין איכות השמן במדינה. נכנס המון שמן באיכות ירודה ממפעלים שאינם מקפידים על תהליכי איכות מחמירים. ללא ייצור מקומי תהיה ירידה באיכות השמן במוצרים שאנחנו מאכילים את הילדים שלנו. אנחנו מפעילים מפעלים עם תקנים בינלאומיים מחמירים, עם תהליכי GMP ו-ISO שאין אותם בחו"ל. מפעל סולבר הוא מפעל בר תחרות. יש

צורך למצוא את נקודת האיזון שאותה תמצאו במתווה המאוזן שהצגנו למשרד האוצר ואשר נותן מענה הן ליוקר המחייה והן להמשך חיזוק התעסוקה, ההשקעה והפריון במשק. אנחנו מבקשים מכם לפעול מול האוצר ליישום מתווה מאוזן שאינו מבטל את המכס על שמן הסויה, שאינו מבטל את המכס על האריזות הגדולות של שמני הקנולה והחמנייה מעל חמישה ליטרים המיועדות לשוק המוסדי וכן מבטל את המכס על האריזות הקטנות מתחת לחמישה ליטרים המגיעות לרשתות השיווק, מה שיגרום להוזלת המחיר לצרכן הסופי, לאזרח. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בקשה. היושב ראש, תודה

הדיון, תודה לח"כים הרבים שחתומים על ההצעה לסדר ועל הדיון המהיר. אני אספר לכם משהו על ייבוא. נגב קרמיקה הוא המפעל היחיד שעשה בישראל קרמיקה וקיבל מענקים מהמדינה. 400 מיליון שקל הלכו לפח על ניהול כושל. בא רוכש שאמר למדינה שהוא יעמיד את המפעל אבל בפועל פירק את המפעל כך שנשאר רק ייבוא. אין ייצור קרמיקה בישראל. פתאום יש מחסור, פתאום המחירים עולים, וזה מה שיקרה עם השמן סויה הזה. האפליה הכי גדולה בישראל זו העבודה בשבת. כשאדם הולך לעבוד בפוספטים, בכיל, אומרים לו: "אתה חייב לעבוד בשבת". מסכן, למה הוא חייב לעבוד בשבת? אם המפעל הוא שומר שבת, אם הוא מפעל שחוטף טילים באשקלון, למה יש את הפזיזות של הסרת מכסים? למה לא לומדים מסין שיודעת לשמור על הייצור שלה? למה לא לומדים מאמריקה שמתגוננת מול סין במכסים? רק בישראל אלופים להוריד מכסים, מה שיגרום למצב שעוד מפעל לא יתקיים פה, מפעל עם 200 עובדים. צריך לעצור את הטיוטה הזאת של האוצר, מספיק עם הברדק הזה. הם חושבים שהמכסים יוזילו את יוקר המחייה. ה-0.0 אלפיות של עלות השמן למנת פלאפל, זה מה שיציל אותנו? תודה רבה. דבי, בקשה. כבוד היושב ראש, תודה רבה על הדיון החשוב. אנחנו מלווים את המפעל, אדוני, שמענו את הקולות. תודה לאל גם הצלחנו למנוע את הפיטורים האחרונים שעמדו על הפרק. הגיע הזמן שדברים ייבחנו מקצועית, ומקצועית אומר שאסור לגעת ולהזיק להם. להזיק להם זה להזיק לעוד 200 עובדים, להזיק להם זה לסגור את המפעל ואז המוצר יעלה הרבה יותר. אני מבקשת,

לעשות את הכל כדי לתת למפעל להמשיך להתנהל ולהחזיק את העובדים. האוצר, בקשה. כחלק מהמאבק ביוקר המחייה אנחנו פועלים במשרד האוצר להפחתת מכסים, בדגש על מוצרי צריכה, על מנת להוזיל את המחיר בקצה לצרכן. יש פה שלושה סוגים של שמנים: שמן חמניות, שמן קנולה ושמן סויה. בעקבות פניית המפעל, ולאור מועד פקיעת תוקף הצו הקודם בסוף חודש מאי, הוחלט להאריך את הפחתת המכס על שמן חמניות ושמן קנולה לשנתיים במקום לחמש שנים. שמן הסויה נמצא עדיין בבדיקה. השר יודע את מה שאתה אומר עכשיו? השר חתם על הפחתת המכס לשמן חמניות ושמן קנולה. הוא יודע שעובדים יפוטרו? איזה שמן הוחרג? קרעי אמר שהוא לא יודע. השינוי הוא שנתיים במקום חמש שנים על שמן חמניות ושמן קנולה. המפעל ביקש להחריג את הסויה, נכון?

שמן החמניות ועל שמן קנולה הופחת המכס במאי שעבר. הוא הוחרג באוגוסט 2022 בהוראת שעה של ליברמן. עכשיו חתמתם על זה סופית. תוצר הלוואי של המפעל הזה זה כוספת סויה. כוספת סויה זה מאכל לבהמות, זה המספוא היחיד שמגיע מישראל - כל השאר מגיע מחו"ל. ראינו מה קרה בקורונה. רצנו אחרי כוספאות בקורונה כי לא היה, לכן טוב שתהיה לנו כוספא ישראלית. גם שר החקלאות וגם המנכ"ל פנו לשר האוצר על מנת שלא יוריד את המכס על שמן סויה.

אני מקווה שאחרי הדיון הזה הם יחשבו שצריך להשאיר את ה-4.2% כקבוע.

שזה חמניות וקנולה,

כאשר בשבוע שעבר שר האוצר חתם על המשך הוראת השעה

המרגרינה מביאה קנולה וחמנייה מייבוא, כאשר המחיר של הקנולה והחמנייה הוא 70,80 דולר לטון מתחת. המכס משפיע כך שהם נוטים לכיוון השמנים התחליפיים. אותו דבר גם במנת

ערב הסעודית וירדן משקיעות עכשיו במפעלים כמו שפה, רק שפה אנחנו במגמה אחרת. דרך אגב, היו פה שבעה מפעלים שכולם נסגרו. עץ הזית נסגר, מילומור נסגר, אוליבקס נסגר, יצהר שכולנו אהבנו נסגר. אנחנו המפעל האחרון. מה הבקשה שלכם? לשמור על מכסים של ה-4% שיש על החמנייה והקנולה באריזות הגדולות ולהפחית באריזות הקטנות, זאת כדי שנוכל להמשיך ולהשקיע, להמשיך את הדבר היפה הזה שעשינו מ-1961. בין המדינות באירופה אין מכסים. אם אתה רוצה להביא שמן מספרד לגרמניה אין מכס.

מדינת אי כמו יפן מייבאת 48% מספרד ואין מכס. אם נעלה את המכסים על שני השמנים שכבר כרגע הם ללא מכס, זה יתגלגל בסופו של דבר לצרכן. גם אם אתה עושה את זה רק למעל חמישה ליטר? זה 0.4% על מנת פלאפל. אני לא מכיר את הבדיקה הספציפית על מנת פלאפל,

להגיד ששמן הסויה מופיע במגוון רחב של מוצרים בקצה. השמן פוגש אותנו במחיר הסופי לצרכן, אם זה בדברים מטוגנים,

במיונז,

יש פה רשימה גדולה של מוצרים שהמחיר שלהם מתגלגל בסופו של דבר לצרכן. אם אנחנו מסירים את המכס הזה, אנחנו יוצרים איזון בין תמיכה בתעשייה המקומית לבין יוקר המחייה. משרד הכלכלה, בקשה. עמדת המשרד היא שיש להגן על המפעל בכל הקשור לשמן סויה. מדובר במפעל יחיד שפועל על נתח רווחים נמוך וביטול המכס מהווה סכנה

להישרדותו. הוא מייצר שמן סויה וכוספא שכמעט ואינו נרכש על ידי הצרכן אלא משמש בעיקר לתעשיית המזון. להפחתת המכס תהיה השפעה נמוכה על המחיר לצרכן. מדובר על מוצר חיוני לביטחון המזון ולעצמאות הייצור של תעשיית המזון בישראל. מה תעני על התחליפי? העמדה ניתנה לגבי שמן הסויה בלבד. אנחנו מבקשים לבדוק גם את התחליפי. אנחנו נחזור עם עמדת המשרד. יש פה מוצר, כפי ששמענו, שהאיכות הישראלית שלו מיוחדת. יש פה גם אלמנט של תוצרת כחול-לבן. ברגע שאתה שולח 200 עובדים הביתה יש משמעות ליוקר המחייה כלפיהם. כשאתה מקזז את האפס נקודה אפס משהו שיעלה המחיר לצרכן מהפיטורים של העובדים, אתה מגיע להפסד גדול.

מבינים שקנולה וחמנייה מהווים תחליף לסויה, לכן אנחנו מבקשים להחזיר את המכס על השמנים האלה. בשלוש השנים האחרונות חלו תמורות מאוד משמעותיות. עם התפרצות הקורונה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה חלו תמורות דרמטיות בעולם ביטחון המזון, אנחנו רואים שעוד ועוד מדינות מחזקות את הייצור המקומי של מוצרי מזון בסיסיים.

כמו שטל אמר, גם איחוד האמירויות,

גם ירדן מקימות מפעלי שמן צמחי בשטחן - ההיפך ממה שקורה בישראל. רק לפני שנה הודו,

קוסובו, סרביה ותורכיה אסרו על ייצוא מוצרי מזון עד סוף 2022 בעקבות המלחמה באוקראינה. אנחנו מבינים שבשעת משבר כל מדינה לעצמה. אנחנו צריכים לבחון מה נעשה במקרה שאין לנו מפעל אסטרטגי כמו סולבר. התאחדות התעשיינים לא מתנגדת באופן כללי להפחתת מכסים, אבל כאשר אנחנו דנים במכס שעלול להקריס מפעל מזון בישראל, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כלל ההשלכות בכובד ראש. בבואנו לדון על עתיד מפעל סולבר אנחנו צריכים לשים על כף המאזניים את כלל השיקולים וההשלכות הנגזרות מסכנת סגירת המפעל האחרון שמייצר שמן צמחי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את איבוד השליטה של מדינת ישראל על אחד מחומרי הגלם החשובים והקריטיים לתעשיית המזון המקומית. אני רוצה לחדד פה דבר שעלה לא מספיק חזק. בתחילת המלחמה באוקראינה הפסיקו לייבא גרעינים למדינת ישראל והיה קושי אדיר להאכיל את הפרות. אמנם אתם לא הרגשתם את זה, אבל אנחנו הרגשנו את זה טוב. אחד הדברים שנשארו יציבים זה הכוספת סויה, שזה מרכיב די עיקרי במזון של הפרות. יש פה מחסן חירום גדול מאוד ששימש אותנו בתקופה הזאת. אם המפעל הזה ייסגר, בפעם הבאה זה לא יהיה. כתוצאה מייצור השמן הצמחי יש חומרי לוואי שזה הכוספת סויה וקליפות הסויה. אנחנו רוצים שלא ייסגר ספק של כוספת סויה וקליפות סויה. סגירת ספק של כוספת סויה מקטינה את התחרות בשוק הסויה. היום זה נשלט על ידי יבואנים. אצל סולבר זה מוצר לוואי, לכן הם מחויבים למכור אצלנו כי אחרת הם ייתקעו עם סחורה. מה עשיתם כששר האוצר הקודם חתם על הורדת המכסים? הוא חתם על השמן, לא על הכוספא. כששר האוצר חתם על המכלול של הרפורמה זה היה על מכלול של דברים, לא על הדבר הנקודתי פה. הנקודה עליה הוא חותם עכשיו שכתוצאה ממנה עשוי להיסגר המפעל תשפיע באופן ישיר גם על מחיר הפטם, גם על מחיר המטרה של החלב. אלו יהיו ההשלכות הישירות. זה לא כמו שהיה בעבר. המפעל הזה עכשיו בסכנת סגירה. שר האוצר הקודם חתם גם על הנושא הזה. אבל המפעל לא היה בסכנת סגירה כמו שהוא עכשיו. למה? מה ההבדל?

הרווחיות מאותה נקודה נשחקה והצטמקה. במאי הקרוב הרווחיות עדיין מאוזנת, אבל ביולי היא תהיה שלילית. יש לי ויכוח עם שר האוצר לגבי הנושא של הפחתת המכסים בכל הנושא של החקלאות ובנושאים רבים אחרים. שר האוצר רוצה להוזיל את יוקר המחייה, אבל כדי להוזיל את יוקר המחייה לא צריך להסיר מכסים, המדינה צריכה לסבסד דברים, ועל זה יש לנו ויכוח. המקרה הזה של סולבר הוא המקרה שבוויכוח עם שר האוצר אנחנו צודקים. הנה המקרה שבו אם הוא יפחית את המכס המחיר לא ירד אלא יגרום לפיטורי עובדים, יגרום לכך שהמפעל יהיה סגור ולכך שבשעה שיש שעת חירום במדינות רבות בעולם לא נוכל לספק את המזון של הפרות או של כל מה שנלווה לעניין הזה. התהליך הזה הוא תהליך לא נכון, יגרום נזק בל יתואר. כשדיברתי עם שר האוצר הבנתי ממנו שהוא לא הולך לחתום. פה בדיון נאמר אחרת.

מכיוון שגם אם הוא לא יחתום על הסויה יש לנו בעיה עם החמניות,

התוצאה תהיה כזאת שבסופו של דבר המפעל ייסגר וזה

עדיין צריך לעשות עבודה כי יש מוצרי יסוד, יש כאלה נמצאים ליד הגבול, יש את העניין של שבת. אי אפשר לפתוח הכל, צריך לראות מה כן ומה לא. מבחינתי תטיל מכס של 200% על אננס, אבל על עגבניות - - למה? הוא בריא, הוא מוציא רעלים מהגוף. למה צריך שהוא יהיה עוד יותר יקר?

אננס. לחקלאות יש הרבה מאוד ערכים, בין היתר שמירה על קרקעות. ניהלתי מפעל שהיה צריך להיסגר, את מפעל וולקן שבו הייתה תכנית החשיפה לפני 30 שנה, אבל אז באו ואמרו שזה יהיה בהדרגה. מה עשינו? הבאנו מוצרים אחרים, פיתחנו מוצרים אחרים. בסופו של דבר צריך לעשות את הדברים בחשיבה, בהבנה. אני יכול להראות לכם דברים שבהם אין כמעט מכסים אבל המחיר הוא פי שניים ושלושה מאשר באירופה. בזה צריך לטפל, בדברים האלה. אסור לפגוע בעובדים. אם העובדים האלה מחר בבוקר ילכו הביתה, הם יגיעו לקבל דמי אבטלה, יגיעו לרווחה. אנא מכם, צריכים לעשות חשיבה. אני מסכים שצריך להוריד את יוקר המחייה, זה בסדר, אבל לא לעשות את זה בצורה כזאת סוחפת מבלי להשקיע בזה מחשבה. אני מסכימה עם כל מה שנאמר בקשר למוצרים היקרים. האם מדובר בכל השמנים או רק בסוג מסוים? יש עוד שמנים בשוק שהם בשימוש רחב, כמו שמן התירס ושמן הזית. שמן התירס הוא הכי נפוץ אצלנו, כי אנשים לא יכולים להרשות לעצמם את שמן הקנולה שהוא מאוד יקר יחסית לשמנים האחרים. השמן זית נמצא ברפורמה החקלאית ויש עליו הסכמה מסודרת היא עוד לא קורית - לפיה המכס ממשיך לרדת והחקלאים מקבלים תמיכה ישירה. מכיוון שאנחנו לא סגורים על כל הרפורמה, גם הפתרון הזה לא סגור. מה לגבי שמן תירס? לגבי שמן תירס אני לא יודע. כל השמנים האחרים הם באריזות קטנות עד חמישה קילו. עליהם אין מכס. אבל מוכרים את זה בקרטונים. זה בבקבוקים של ליטר כל

מה שאומר שהורדת המכס לא עזרה למחיר לרדת. מה קורה באירופה? נותנים לחברות להשקיע בפריון והן מתמודדות. מה שקורה פה זה שכשיוצאות החברות מהארץ השוק נהיה חופשי, מעלים את המחירים כמה שרוצים והיבואנים נעשים יותר גדולים. מה שהתברר זה שהמחירים לא יורדים, ואני יודע את זה מדיונים אחרים שהיו פה לפני כמה שנים לגבי הנושא של סטארקיסט שהמחיר לא ירד אלא עלה. מה שאומרת חברת הכנסת אימאן ח'טיב לגבי הנושא של שמן תירס הוא נכון לחלוטין. זה עלה ב-100%. מ-120 שקל לקרטון

בסופו של דבר מי שמרוויח מזה הם היבואנים, מי שמרוויח מזה הם אותם אלה שמעלים פה את המחירים ואין מי שיכול להתמודד מולם. אנחנו דורשים להחזיר את המכס חזרה. המציאות הזאת של הפחתת המכס לא מפחיתה את יוקר המחייה, היא רק גורמת נזק. סגירת המפעל ופיטורי העובדים זה דבר שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר היום. לדעתי אתם מכשילים את שר האוצר, אתם לא אומרים לו את המציאות שאנחנו חיים בה. אדוני נציג האוצר, אני מבקש שתאמר לשר את תמונת המצב העובדתית. תמונת המצב העובדתית היא שהעובדים יפוטרו, המפעל ייסגר והמחיר יעלה. זה קרה בדברים אחרים ויקרה גם פה. אני רוצה לדעת את התשובה של השר ולדעת את ההתנהלות הכוללת שתהיה על כל מיני דברים שאתם מביאים לכאן.

אסור שייסגר. לפחות לתת פרק זמן של שנה, שנתיים על מנת שנדע מה קורה עם העניין הזה. אם זה היה בסדר הייתי תומך

אני מודה לכם בשם כל עובדי המפעל שנתתם לנו את ההזדמנות לדבר פה בוועדה. גם לנו חשוב להוזיל את יוקר המחייה, אבל אם 200 עובדים הולכים הביתה לא יהיה לנו איך לקנות. אנחנו קודם צריכים ללכת לעבוד בשביל שיהיה לנו איך לקנות בסופר. כמה שנים אתה עובד? 20 שנה. התחלתי לפני

זאת העמדה שלנו שאנחנו מבקשים שהוא יתחשב בה. מדובר כאן על עובדים, מדובר כאן על מפעל, מדובר על תהליך שבסופו של דבר, גם במקרה הספציפי הזה, לא יוזיל את יוקר המחייה, לא יפתור את הבעיה ששר האוצר מתכוון אליה. נציג האוצר, אני מבקש בתוך ארבעה ימים לתת לנו תשובה מה עמדתכם, האם אתם משנים אותה, לא משנים אותה. אם לא, נקיים דיון נוסף. תוזילו את המים, את החשמל. משרד הכלכלה,

שאם לא מעלים את המכס חזרה על האריזות הגדולות של שמן קנולה ושמן חמניות לא פתרנו את הבעיה. שמן סויה לבד לא פותר את הבעיה.

שיביאו את חוות הדעת שלהם. כן. אני מבקש תשובה בתוך אותם ימים. תודה רבה, אני מודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.